אפשר לחשוב שעכשיו נתניהו, כשהוא מעלה את הצעת החוק הזאת, והממשלה שלכם מעלה את הצעת החוק הזאת, כאילו היא בוגדת בפרויקט הציוני. אדמות שנלקחו לצורך מסוים, עכשיו עוברות לשוק הפרטי. אבל בעצם, אדוני סגן ראש הממשלה, כל ממשלות ישראל לדורותיהן היו עבדים נרצעים להון הגדול, אם מעבר לים ואם בתוך המדינה. בעצם, קברניטי המדינה שלבשו את הגלימה הציונית, מעליה ומתחתיה תמיד לבשו את הגלימה של העבדות הנרצעת להון הגדול, וזה מה שקורה עכשיו.

מה שעושה ביבי נתניהו, הוא מחבר את הציונות למה שהיא באמת,

והיא כך באמת,

השתעבדות להון הגדול. אני אומר לכם: הממשלה תוכל,

להעביר את הצעת החוק הזאת. אבל יש דברים שלא חלה עליהם התיישנות, הגזלה של הנכס הזה של אזרחי המדינה. ההגדרה של אפוטרופוס על נכסי נפקדים, שהוא נאמן, ומכירת הנאמנות היא סוג של בגידה באזרחים,

אנחנו היום 60 שנה, לא רוצים לשכתב את המצב של לפני 60 שנה, אלא לפחות רוצים לנסות לבנות את 60 השנים הבאות. על-ידי הפרויקט הזה, של מכירת, או התייחסות לאדמות המדינה כנדל"ן, אני חושב שהממשלה משעבדת את הדורות הבאים להון הגדול, וזאת תהיה בכייה לדורות, תרתי משמע. אני אמרתי ואומר שוב:

הפשע הזה לא יחול שום חוק התיישנות.

תודה לחבר הכנסת ברכה. חברי חברי הכנסת, תם סדר-היום. ישיבה זו נעולה. הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, כ"ט בתמוז התשס"ט, 21 ביוני 2009, בשעה 16:00. תודה. הישיבה ננעלה בשעה בשעה